אנחנו ממשיכים עם חוק ההסדרים לפני הזמן בתהליך טוב, מסודר, מכבד עם חברי כנסת נאמנים, מקום ראשון לימור מגן תלם בדיוני חוק ההסדרים, נוכחות עצומה ויפה. אנחנו עכשיו בפרק התמרוקים, ישיבת הסתייגויות והצבעות. יש הסתייגויות? יש הסתייגות אחת

חבר הכנסת קיש, נאמר שיציג אותה חבר הכנסת אוחנה בשמו? והוא גם לא פה, אנחנו רק נקריא ונצביע עליה, נכבד אותם. אבל לאט לאט הם ילמדו שמי שלא בא ולא מגיש הסתייגות בזמן, לא מתקבל, אבל הפעם נחרוג,

זאת הסתייגות אחת. הוא מבקש להוסיף בסוף הפסקה שההכנסות לקופת המדינה לפי סעיף זה יוקצו למשרד הביטחון לטובת העלאת שכר חיילי החובה. רעיון יצירתי ואנחנו בעד העלאת שכר החובה ובאמת הוא עיכבי בהסתייגות הזאת. אבל אנחנו נצביע נגדה כהסתייגות לחוק שלנו, אבל אנחנו בעד הנושא הזה. מי בעד? אף אחד, מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא אושרה בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי החוק. רק אם היה שינוי מהותי. אני רק אציג מספר שינויים קטנים. ואז נצביע על כל החוק במספר אחד. אמיר אוחנה, ברוך הבא. אנחנו הקראנו את ההסתייגות שלך והצבענו עליה לפנים משורת הדין שלא באת ובטח תבקש שזה יובא למליאה כדי שיהיה לכם זמן דיבור, אז נעשה את זה גם. תראה מה זה, אתה נכנס והכל טופל. תישאר איתנו ככה בכללי אם כבר באת. הבהרות על החוק והצבעה על כל הסעיף ביחד, בבקשה.

אדוני מספר תיקונים קטנים וגם היו שני עניינים שהוועדה שלחה אותנו לעשות דיונים ולהגיע לנוסח מוסכם. אז אני אציג את הדברים, הכול באמת נעשה בהסכמה בין המשרדים. התיקון הראשון בעמוד 10, אני מפנה לנוסח שנמצא בטאבלט ושהופץ. פסקה 4(ד), אני רק מבהירה שלאור הבקשה שהועלתה בדיון הקודם למחוק חלק מהחובות של הנציג האחראי, בעקבות הבקשה של סגן השר חבר הכנסת אביר קרא, אז באמת מחקנו לגבי נציג אחראי את הנושא של הדוח הרבעוני שהעוסק בתמרוקים צריך לדרוש ממנו, את הביקורת שהעוסק צריך לעשות, את נהלי העבודה, ורק בעצם נשארה החובה למנות נציג אחראי בעל הכשרה מתאימה. דבר נוסף, בעמוד 11 יש פה רק הבהרה בנוסח שיצרן שמייצר רק לעיצוב, וגם מי שפועל רפי רישיון, לא צריך למנות נציג אחראי, זה בעמוד 11 הבהרה בנוסח. עמוד 21, אני מדברת עכשיו על בדיקת ההתאמה שעושים לתמרוק במסלול של יבוא מקביל. הוועדה ביקשה שנקצוב זמן למעבדות, בתוך כמה זמן הם יצטרכו להחזיר תשובה שיש התאמה או אי התאמה של התמרוק ונאמר לי שהוסכם על 21 ימים, שהמעבדה תוך 21 ימים תמסור את האישור של הבדיקה. בעמוד 22 יש טיפה שינוי שאני אפרט. בדיון הקודם עלתה השאלה לגבי איזו מדינה צריכה להיות רשומה על התווית של תמרוק הייחוס צריך להיות רשום על התמרוק המיובא כדי שייחשב שיש התאמה. בנוסח שהובא בפני הוועדה נאמר שניתן שיהיה כתוב את אותה מדינה או מספיק גם שיהיה כתוב אזור הסחר, EU התמרוק המיובא כדי שזה ייחשב שזה יובא מאותה, מתאים לתמרוק הייחוס. אנחנו הכנסנו תיקון בנוסח שקובע שהחל מתום שישה חודשים מיום התחילה של החוק, כלומר חצי שנה אחראי שהחוק הזה יפעל, לשר הבריאות תהיה סמכות באישור ועדת הכלכלה לקבוע שהנושא הזה שאפשר יהיה להתאים בין תמרוק שכתוב בו מדינה ולבין תמרוק שכתוב בו EU לא יחול יותר. כלומר, לקבוע שתהיה חייבת להיות זהות מוחלטות. זה סמכות של שר הבריאות, ככל שהוא לא יעשה כן בצו באישור הוועדה, תמשיך לחול ההוראה המקלה יותר שאומרת שמספיק שתהיה מדינה ואזור סחר כדי שזה ייחשב זהה. אני עוברת הלאה לתיקון נוסף בעמוד 23. בנוסח שהיה בפני הוועדה היה כתוב שהיבואן המקביל צריך לרכוש את התמרוק מספק באירופה. בעקבות שאלת הבהרה מה זה בדיוק אירופה? אנחנו מבהירים עכשיו פה בנוסח בדיוק את ההסדר לגבי המדינות. הדרישה היא שהיבואן רכש מספק במדינה ממדינות האיחוד האירופי או בריטניה,

ואז גם הוא צריך להמציא חשבונית מכירה, אני ממשיכה לסעיף קטן (ב), חשבונית מכירה מאותה המדינה או תעודת משלוח מאותה המדינה, או אישור סחר חופשי מאותה המדינה, אוקיי? כרגע זה רק מדינות איחוד אירופי ובריטניה. שימו לב שבסעיף קטן (ג) בעמוד 24 הוועדה נותנת סמכות לשר הבריאות החל מתום שנה מיום תחילת החוק, לקבוע כי מדינת המקור יכולה להיות כל המדינות המוכרות. כלומר, להוסיף עוד מדינות שמהן ניתן יהיה לעשות את הייבוא המקביל הזה. אני רק אשבר את האוזן, המדינות הנוספות שנמצאות בתוספת הרביעית שהתווספו אם שר הבריאות יחליט לעשות את זה, זה אוסטרליה,

ארצות הברית, יפן, נורבגיה, ניו זילנד, קנדה ושוויץ. כלומר, כרגע זה רק איחוד אירופי ובריטניה וסמכות שר הבריאות בצו לעשות את זה. אם הוא עושה כן, הוא צריך למסור לוועדת הכלכלה הודעה ובכל מקרה קבענו הוראה שהוא יצטרך לדווח לוועדת הכלכלה על היישום.

הוא יצטרך לבוא ולהגיד 'שקלתי, לא שקלתי, למה החלטתי כן להוסיף או לא להוסיף'. למה יש רשימה של מדינות סגורות בעצם? כי הייבוא המקביל מלכתחילה היה - - - לא, אם זה שיקול דעת שלו. אה, למה רק מדינות מוכרות? כי זה מה שהסכימו לתת לו גם בשיקול הדעת כרגע.

אבל אם משרד הבריאות רוצה להתייחס לזה, אדוני. רונצ'וק, אנחנו לא בשלב הדיונים. בשלב ההצבעות.

כן, קדימה. עמוד 26, יש פה שני תיקונים.

אנחנו מבהירים שבתמרוק שמיובא בייבוא מקביל יש תפקיד מאוד ספציפי לנציג האחראי והורדנו את שאר התנאים של הערכת בטיחות,

הודעה על שיווק וכולי, זה סעיף קטן (ה). ושימו לב שמחקרנו את הסעיף שקובע מה יהיה מסומן על התווית. אם אתם זוכרים, בדיון הקודם היה נוסח מוצע שיהיה כתוב שזה באישור מעבדה וכמו שהוחלט פה אז על תמרוק כזה לא יהיה מסומן כלום, ולכן הסעיף סעיף קטן (ה) שקובע את הסימון נמחק. אני עוברת לעמוד 30. שם בסעיף קטן (א) רק אני מעירה שבעקבות בקשה שעלתה בדיון הקודם לעניין המותג הפרטי, בסעיף שקובע שיהיו תקנות שיחליפו את הצו, הוספנו בסוף שצריך יהיה שההוראות שבתקנות יקבעו בשים לב להוראות הצו, והספציפית בשים לב להוראות שהיו חלות לגבי עניין של מותג פרטי ערב התיקון.

אנחנו מבקשים פה, בעצם מתווים פה את שיקול הדעת ואומרים גם כשתקבעו תקנות חלף הצו אנחנו רוצים שזה יהיה לאור מה שהיה קיים, כדי שבאמת הנציגים לא יפגעו גם אם יוחלף בתקנות. עמוד 35 פסקה 19, זה מחיקה של האגרות ואני אסביר אדוני.

בתוספת 4(ה) יש רק אגרה של רישיון תמרוקים כללי ואגרה על הודעה על שיווק עם שינוי גוון ושינוי פריטים. אנחנו מוחקים את האגרות על ההודעה על שיווק, על ההצהרה ויש כוונה למחוק גם את האגרות לגבי רישיון תמרוקים ספציפי.

אדם שפועל ברישיון, לפעמים כי אין לו ברירה, כי אין לו דרך לעשות הצהרה, כמו לדוגמה המותג הפרטי, לא יופלה מבחינת האגרה. האגרות יבוטלו גם לעניין נוטיפיקציה וגם לעניין רישיון. כרגע בסמכותנו לבטל את האגרות שבנוטיפיקציה ושר הבריאות אמור להביא תיקון בהמשך של צו ולתקן גם את הנושא של האגרות. עוד שני תיקונים אחרונים, עמוד 36. אנחנו מבהירים בסעיף קטן (ד) שרישיונות שניתנו היום לפי צו הפיקוח ימשיכו לחול. מה שכן, הוראות שייקבעו לעניין חומרים מסוכנים בתמרוק כן יחולו על תמרוקים כאלה,

זה עניין של באמת חומרים מסוכנים, זה משהו שכן יחול גם על תמרוקים שפועלים מכוח הרישיונות. והדבר האחרון זה הסעיף דיווח לוועדה. אני אקריא אותו.

פשוט אני מבהירה, כתבנו שסעיף 55(ב) לא יחול ואנחנו רוצים להגיד שלמעט הנושא של הוראות של חומרים מסוכנים, שזה כן ייחול גם על תמרוקים שפועלים מכוח צו הפיקוח. מה זה התמרוקים האלה? אלה תמרוקים שערב יום התחילה כבר היו מביאים אותם מכוח איזשהו רישיון ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אנחנו אומרים מה שהיה לפני החוק ימשיך. מה שכן, אנחנו מבקשים שיחול עליהם הנושא של חומרים מסוכנים.

כרגע אין עדיין תקנות של חומרים מסוכנים. ככל שיהיו מן הסתם זה יחול גם עליהם. בשל הרגישות של נושא של חומרים מסוכנים. והנושא האחרון זה הדיווח לוועדה. ביקשנו ששר הבריאות ושר האוצר ידווחו שניהם לוועדת הכלכלה אחת לשישה חודשים, כלומר דיווח חצי שנתי, החל מתום חצי שנה מיום הפרסום, כלומר עוד חצי שנה כבר יהיה דיווח ראשון, ועד לתום חצי שנה ממועד התקנת התקנות. כלומר, יש לנו בערך יכול להיות גם ארבע שנים והם צריכים לדווח באמת על התמרוקים שיוצאו או יובאו על פי ההוראות ועל ההיערכות ליישום הוראות החוק. אני רק שואלת שאלה אדוני, בשאר המקומות השארתי את ועדת הבריאות לגבי תקנות של תמרוקים, אלא אם תגידו לי אחרת. תשאירי את זה. זה מה שסוכם.

מי בעד סעיף 114 ? הצבעה סעיף 114 אושר מי בעד סעיף 115 ? הצבעה סעיף 115 אושר אנחנו מסיימים עוד פרק ברפורמת היבוא ואני גאה בכם כי זה היה פרק רגיש ומורכב שהיה צריך לייצג בו אינטרסים שונים, גם בריאות הציבור, גם בטיחות הציבור, גם פתיחת השוק, גם מגוון גופים שמושפעים מהחוק הזה. מותג יבוא מקביל, מותג פרטי, יבוא לפי רישיון, יבוא לפי הצהרה ועולמות תוכן מגוונים. הגענו לעמק השווה. אני רוצה להודות לכם רינת ואסנת על הגמישות ועל האפשרות לקחת סיכון מחושב ולהגביר את האכיפה במקביל לסיכון המחושב, כדי למנוע סכנה לציבור, הודות לאנשי האוצר שהובילו את זה ולצוות, ליעוץ המשפטי שלנו, לענת. בעצם את מושאלת, רכש, זה כמו כדורגל, מדי פעם אנחנו, אם יהיה לנו כסף רון אנחנו נקנה אותה לנבחרת. אבל גם זכו בך בוועדה שאת פועלת בשוטף. גם מנהלת הוועדה והצוות שלנו, אני רוצה שהחוק הזה יגרום לנו בעוד שנה, זה חוק דינאמי, להכניס עוד מוצרים, להיות גמישים, להיות פתוחים לאפשרויות, לראות שאם אנחנו מסוגלים להכניס מדינות מוכרות נוספות נכניס אותן, ושבאמת הגמישות הזאת בין אם זה מיוצר באיחוד האירופי או מדינה מסוימת, השארנו את הגמישות וכל עוד השוק הזה יהיה בטוח ולא תגבר הסכנה ונראה זיופים או מוצרים מסוכנים, נוכל לפתוח את השוק הזה. אני חושב שפתחנו פתח גדול ברפורמת היבוא בפרק התמרוקים שעכשיו אנחנו הצבענו עליו. הוא חלק מרפורמה כללית של יבוא, עם המזון וכל מוצרי האלקטרוניקה ומוצרים אחרים בייבוא. אבל זה היה מורכב מאוד כי פה הייתה רגישות בסוגיית הבריאות. צלחנו את זה בשל תבונה, הסכמות, הסדרים, עד הרגע האחרון. אני אומר, זה בסוף בסוף נגמר רק בעזרת יו"ר הוועדה. זה בזכות חברי הכנסת האלה שנמצאים כאן ויש פה את רון ולימור שהם מתחרים על שיאני הנוכחות בחוק ההסדרים. טופורובסקי וסמי הם גם חברים פעילים בוועדת כלכלה. הוא עובד יותר קשר כשלא רואים. אבל הוא נותן לי מבט צידי שאני עוד צריך לחשוב עליו, טופורובסקי עושה לי פה. אבל באמת אני חושב שמה שבנינו בחוק ההסדרים, וזה באמת, אנחנו נגיד את זה בסוף, יש לנו ישיבה אחרונה שהיא עוסקת בהצבעות בחוק ההסדרים. בנינו פה שיטת עבודה והתנהלות מכובדת, אופוזיציה, קואליציה. נתנו מקום לאופוזיציה, הגמשנו להם אפשרויות להסתייג גם כשלא עמדו בלוחות הזמנים, גם כשלא הגישו בקשות שנייצג את ההסתייגויות שלהם, הצגנו אותם שלא בפניהם. זאת רוח הוועדה והגישה הזאת ברוך השם מביאה לנו תוצאות יפות בחוק ההסדרים. תודה רבה לכולם ובהצלחה בעסקים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:43.